צוהריים טובים, תודה רבה לכולם שבאתם. הנושא על הפרק: הטיפול הממשלתי בחוסר מעש בקרב צעירים בחברה הערבית - דוח של מבקר המדינה. מכובדיי כולם, אני כבר מתנצל ואומר שאני לא אצליח כנראה להגיע לכל מי שנמצא פה.

בוודאי ובוודאי לא שניים מאותו גוף. וגם מי שיקבל את זכות הדיבור זה יהיה שתי דקות, כי יש כאן הרבה מאוד

זה מאוד אקטואלי ורלוונטי למה שמתרחש בתקופה הזאת בשנים האחרונות בחברה הערבית, 50% עלייה בשיעור הפשיעה בקרב הצעירים הערבים בין 2015

זה כמעט מקזז את תוכניות החומש של כל הממשלות בשנים האחרונות,

יש הבדל בין חוסר מעש, מכובדי היושב-ראש, להזנחה

ואפשר וצריך לדבר על היעדר לשכות תעסוקה בחברה הערבית, ופריסתם לא לפי הצורך המעשי בשטח, אלא כתוצאה של תכנון

כבר אמר אמיר לוי כאשר הציג את תוכנית 922, שתעסוקת ערבים, ככל שמשלבים את הערבים בכלכלה, בתעסוקה, זה win win

אין לו תעסוקה,

יש לו נשק שמסתובב בידיים של הצעירים האלה בכמויות אדירות,

והנשק הזה זולג מבסיסי צבא ומבסיסי

לפני שבועיים קיימנו דיון בוועדת החינוך על נשירה במערכת החינוך הערבית הבדואית בנגב, והנתונים שם כל כך ברורים,

של-5,045 ילדים בגילאי שלוש עד חמש אין מסגרת. הם לא נמצאים בתוך מסגרת, ואין למשרד החינוך שום תוכנית איך להביא את הילדים האלה לתוך מערכת

תודה רבה. תודה רבה.

בבקשה. אני מציע לחברי הכנסת להמתין לשמוע את אנשי המקצוע,

תגידו את דעתכם אחר כך, אנחנו פה בדמוקרטיה.

תודה.

אתה מטיף לדמוקרטיה, איזו בדיחה. איזו בדיחה, אתה מטיף לדמוקרטיה, אתה? לפחות יעני תגיד משהו שיש בו קצת הגיון.

עברנו עליו כל האגפים,

התייחסנו לסעיף סעיף ברצינות ובחרדת קודש, כי מבחינתנו זאת האחריות שלנו על בני נוער. ופה אני רוצה לדייק בין האחריות על בני נוער לאחריות על צעירים בחברה

שדורש המון מאמצים. ונכון, בדקנו את עצמנו, ואנחנו עדיין בודקים את עצמנו. יכול להיות שאנחנו פחות מכשירים אותם לחיים ולהתמודדות עם מוביליות תעסוקתית ואקדמית, כי אנחנו צריכים לצמצם הרבה מאוד פערים כדי להביא אותם לזכאות

אנחנו חושבים שאחד הפתרונות זה לחשוב ברמה היישובית המוניציפלית. זה שינוי כיוון שלנו כמשרד

אנחנו מבינים שצריכים לחשוב איך מתאימים תוכניות שלנו ליישובים,

קדימה. חשוב לי לומר על ממשק העבודה שלנו עם המשרד לשוויון חברתי בהקשר הזה של החומש, חשיבה משותפת, עבודה משותפת כדי להשלים את המהלכים שאנחנו עובדים עליהם.

הוועדה לביקורת המדינה מודאגת, מודאגת.

אבל לא רק הוועדה לביקורת המדינה,

ואנחנו עובדים בזה כדי לגבש תוכנית. שאלת מתי נראה תוצאות.

קודם כול אני רוצה להתייחס למה שאמרו חלק מקודמיי, ובעיקר ידידי חבר הכנסת עטאונה.

הבעיה, לפני שאני מתייחס ספציפית לנושא של החינוך, צריך להיות פתרון מקיף, פתרון הוליסטי, פתרון שמתייחס באמת לכל המצוקות האיומות של החברה הערבית בכלל ושל החברה הערבית

כולל משרד ראש הממשלה שצריך לשים את היד בכיס ולתת הוראות בהתאם, שצריך לתכלל אותם,

כי בסוף הדינמיקה שקורית בקרב הצעירים בחברה הערבית השתנתה, היא לא כמו ההורים שלנו שבסוף היו להם

לעבוד פיזית בבניין או לעבוד

אבל אם התוכנית הזאת תוכיח את עצמה נוכל לפרוץ דרך, ולהביא שנת מעבר לכל הצעירים הערבים עוד כמה שנים מהיום. בשורה התחתונה אני אומר שאם ניישם את תוכנית החומש במלואה, כרגע היא מונחת על שולחן הממשלה,

ולכן אני חושב שזו המדיניות של הממשלה, ועל המשרדים הממשלתיים לטפל בנושא הזה. בנושא הצעירים שלנו יש בעיה, וכל הדוח מושקע ומדגיש את הבעייתיות הזאת.

מחליטים אם זה בחו"ל או בארץ.

לא כולם חסרי מעש ומחכים שיכנסו לעולם הפשיעה. גם את זה צריך לראות. וגם את הנושא של 25% מתוכם, מהצעירים האלה, העידו

בוודאי שכן.

אני ממליץ לכם לעשות איזה סיעור מוחות פנימי, ולנסות למצוא את הדרך לשנות מילים,

כי זה חלק מהדרך

מענים אזוריים, יש לנו כמובן מענים רשותיים במחלקה לשירותים חברתיים ברשות, אבל הערך המוסף האזורי זה משהו שאנחנו מאוד מאוד משקיעים בו היום, גם בפיתוח של מענים להשלמת השכלה, וגם מענים אזוריים נוספים. אני מודה לכם מאוד על הדיון, ונשמח גם להגיע. תודה רבה. קשה לי, זה הרבה אנשים, ושעתיים לא הספיקו. כל אחד 40 שניות. 40 שניות, אני לא יודע אם זה יספיק, אשמח - - - מה לעשות, 40 שניות. אם אתה לא מספיק, אל תתחיל. אני אתחיל, ואשתדל לסיים. בבקשה. אתם מדברים על חוסר מעש בחברה הערבית המוסלמית. אני רוצה להגיד לכם, זה לא חוסר מעש. יש מעש, ועושים את זה בכיוון שלא מקדם אותם. מקדם אותם בשביל לעשות מזומנים. היום הצעיר הערבי המוסלמי, מבחינתו יש לו שקל הוא שווה שקל, הוא יעבוד בכל דבר שהוא בשחור בשביל להביא את המיליונים, ומבחינתו הוא השיג הצלחה. הבחור הערבי המוסלמי אף פעם לא היה מחובר לתאגיד, לא עשה שירות קהילתי, הרחיקו אותנו.

כן, הרחיקו אותנו מהתאגיד, מהמבנה של התאגיד. אנחנו לא מאמינים בביורוקרטיה, אפילו ברמה של ביטוח לאומי. הבחור הערבי הפך להיות פוסט-טראומטי ואין לו אמונה לא בחברי כנסת ערבים ולא בתאגיד כולו. והגענו למצב שבמידה ולא נקדם שמחה, ביטחון וחופש, הלך על כולנו. תודה רבה.

שלום, רק כמה הערות. בדוח של מבקר המדינה הם הציגו נתונים מהשנים 2022-2021. המצב עוד יותר חמור. אני לא יודע איך המצב, ויש לי סיבות לשאול את השאלה הזו אם היו להם נתונים על שנים לפני זה, ואם הנתונים האלה עלו בגלל מה שהיה בשנת 2021, כל התמונה שהתקבלה בארץ. יש נתונים גם לפני. עם אותם מספרים או שזה פחות? כי זה עלה אחרי שומר החומות.

תלוי איפה. אתה מדבר מבחינת חוסר מעש?

תלוי איפה. אצל הבדואים בדרום ראינו שהייתה החמרה. בערים הצפון - - - בשנים לפני זה היה יותר או פחות? שב איתם, הם ייתנו לך את כל הנתונים, תאמין לי.

אני חושב שצריך לקדם דיון, היושב-ראש,

אני כבר מסכם. שתיים, כמובן שהבסיס לכל הדיונים האלה זה הפקרה של המון שנים בחברה הערבית.

אם לא יטפלו בדברים האלה, היישובים גדלים, האוכלוסייה גדלה, התכנון, השטח האורבני הוא אותו שטח, היישובים הופכים להיות יותר צפופים, יותר לחוצים זה פתח לעוד בעיות לעשר השנים הבאות.

בבקשה, 40 שניות. הנתונים, הממצאים בדוח המבקר מדאיגים, מדאיגים מאוד. עוד יותר כשמסתכלים על הצעירים לא רק מ-18 עד 24, אלא עד 34, ועל חסרי המעש שגם בקבוצת הגיל הזו. באותו שבוע שהתפרסם דוח המבקר התפרסמה סקירה סטטיסטית, ששותפים בה מכון ברוקדייל, רשות הצעירים, והמכון הישראלי לדמוקרטיה. והיא מתייחסת לכל הנתונים על קבוצת הגיל הצעירים מ-18 עד 34, והתמונה הכוללת נהיית יותר קשה. אני רוצה לציין מס' נקודות - - עשר שניות, שמעת את הצלצול. - - שגם דוח המבקר מציין אותן, הן בולטות שם, מזמינות אותנו. אחד, הוזכרו דברים טובים שנעשים, אבל החברה הערבית מגוונת, יש בה אי שוויון גדול. אי-אפשר להתייחס לחוסר מעש או לחברה הערבית אצל הבדואים כמו שמדברים על החברה בגליל. אז צריך להגדיר יעד מדיד, כמה מורידים עד 20%, 30% חסרי המעש. ההמלצות והנקודות שבדוח המבקר בעניין של מערכת החינוך מזמינות עשייה בכיוונים אחרים שונים אפילו לאן שמשרד החינוך זורם, העניין הזה של הישגים ופחות כישורים. אני לא מבין למשל למה לא בכל בית ספר ערבי יש מעבדה, מעבדת שפות, גם עברית וגם ערבית. זה מאוד פשוט לעשות את הדברים הללו. תודה.

יש לנו נייר עמדה בנושא. אני רוצה להתייחס לשני דברים עיקריים לגבי החברה הבדואית בנגב. דבר ראשון, לשכות תעסוקה, זה הגיע לבג"ץ, כי נאלצנו לעתור לבג"ץ לאחר אי מענה של שירות התעסוקה. יש להם כל מיני קריטריונים, שלא ברור בדיוק מהם הקריטריונים האלה, לפתיחת לשכות תעסוקה. עתרנו בשם המועצה המקומית לקיה, המועצה המקומית תל שבע, המועצה המקומית חורה, והמועצה המקומית ערערה בנגב, שיש בהן אחוזים מאוד גבוהים של אבטלה. אין לשכות תעסוקה. זה דבר ראשון. דבר שני גם בענייני תעסוקה, בהחלטות החומש לחברה הבדואית, שתי ההחלטות הקודמות, יש החלטות להקמת אזורי תעסוקה ותעשייה ביישובים הבדואים. אנחנו לא רואים מזה כלום. יש רק אזור תעשייה אחד מוצלח מאוד ברהט, משותף בין רהט, להבים ובני שמעון, ויש מין מיני אזור תעסוקה בשגב שלום, שיש בו מפעל אחד לעוף, וחצי מפעל נוסף. אז אלו דברים שצריכים טיפול, ולא רק טיפול של ארגוני חברה אזרחית ומעקב של חברה אזרחית, אלא מעקב של משרדי ממשלה, ומי שמבצעים את תוכניות החומש, ותוכניות חומש לחברה הבדואית. אנחנו רואים פה את חסאן מתוכנית החומש הכללית, אבל אנחנו לא רואים פה את מי שאחראי על החברה הבדואית מתוכנית החומש הנוספת, הוא לא נמצא פה.

תכף אני אסכם את העניין הזה. אני נורא מצטער. אני מבקש סליחה מכל אלה שבאו ואני לא יכול לתת להם זכות דיבור, כי הזמן שלי תם. כבר שמעתם את הצלצול. כנראה ששעתיים לדיון הזה לא כנראה, שעתיים לדיון הזה לא הספיקו. אני בעוד חצי שנה קובע דיון נוסף, וכל אלא שלא דיברו, אני מבקש את סליחתכם, תקבלו רשות דיבור, תירשמו, אני מתחייב לתת לכם. גברתי ממשרד ראש הממשלה, יש כאן חוסר סנכרון בין המשרדים. אני שומע את הגב' הזו ממשרד החינוך, את גב' שירין, ואני מלא גאווה, ויש לי תקווה שמה שהיא אמרה יצא אל הפועל. אני שומע את האדון הזה מהמשרד לשוויון חברתי ששולט בחומר יותר טוב ממני, הרבה יותר טוב ממני, וכולי מלא גאווה שהנושאים האלה יצאו אל הפועל. ואני שומע את משרד התעסוקה, ואני שומע את משרד העבודה, ואני לא שומע אתכם, את משרד ראש הממשלה. אני לא שומע אתכם, כי אתם לא מסנכרנים את כל מה שצריך. אני לא שומע אתכם, כי מה שאמרה הגב' על אזור תעסוקה עכשיו מדם ליבה, ועל שירות תעסוקה, לפתוח אצלם במגזר הבדואי כי סגרו אותו, זה צריך לבוא לשולחן משרד ראש הממשלה. יש חוסר סנכרון במשרדי הממשלה, ואנחנו כולנו אשמים, גם אני. גם אני. אני בתוך הגיגית הזו, בתוך הספינה הזאת שהולכת לטבוע. ואתם, משרד ראש הממשלה,

צריכה להגיד: אני הולכת לסנכרן את כלל המשרדים, כי ההתרשמות שלי היא שיד ימין לא יודעת מה עושה יד שמאל. אני רוצה להתייחס. כל אחד בחלקת אלוהים הקטנה שלו מומחה גדול. שירין ממשרד החינוך, הבחור מהמשרד לשוויון חברתי. הגיע הזמן שאתם תעשו איזה שולחן עגול, תזמני את כולם לישיבה אצלך, תנסי לסנכרן, ולראות איך מוציאים את הכול אל הפועל. אני רוצה להתייחס לנקודה הזאת, כי,

באופן אישי כאיש מקצוע בממשלה יש לי הרבה שנים של ניסיון - - זה לא אישית אלייך. ברור לי. - - בהובלת תוכניות של סנכרון בין משרדי ממשלה, ואני מבינה טוב על מה אתה מדבר ברוב המקרים. במקרה הזה הגורם האחראי לסנכרון זה הרשות לפיתוח החברה הערבית במשרד לשוויון חברתי. התחושה שלנו לגבי התוכנית הזאת היא שנעשית שם עבודת סנכרון מצוינת, ויעידו על כך השותפים. אנחנו כמשרד ראש הממשלה פה, והם מסנכרנים - - - אבל אין תוצאות. זה לא. אני חושבת - - - התוצאות לא

לא שאין, הן אינן מספיקות. אני חושבת שלא הקשבנו לעניין הזה פה עד הסוף. יש תוצאות בתחומים מסוימים, אין תוצאות בתחומים אחרים. אגיד את המשפט הבא אני לא חושבת שהשאלה כאן לגבי הנושא של עבודה עם צעירים חסרי מעש כרגע היא בעיה של חוסר סנכרון. אנחנו בנוסף במשרד ראש הממשלה כן מתכללים את החלטה 549, שצריכה לתת מענה לחלק מחסרי המעש. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם הרשות של חסאן. בעצם כל אלה שנותנים מענים פה הם שותפים גם לתוכנית הזאת וגם לתוכנית הזאת. הבעיה כאן היא לא חוסר סנכרון. אני חושבת שחסאן דיבר על זה, שחברת הכנסת שעבדה דיברה על זה, שממצאי דוח מבקר המדינה מדברים על זה, גם העמיתה שלי ממשרד הרווחה דיברה על זה. יש פה גם שאלה של פיצוח. אנחנו צריכים קודם כול לקחת את המשאבים שכן כבר ניתנו, אני חושבת שברור לגמרי, ואני סומכת גם על המשרד של חסאן וגם על השותפים שלי, שלו במשרדים האחרים, שדברים יצאו אל הפועל. ואנחנו צריכים את חלק מהסיפור הזה לפצח. גם דוח מבקר המדינה מעיד על זה. יש פה שלוש קבוצות אוכלוסייה.

סוף סוף משרד ראש הממשלה לוקח אחריות, לא פוליטיקה. עזבי אותי מפוליטיקה, יש כאן בעיה חברתית ארצית של החברה הישראלית בכללה.

אני לגמרי מסכימה. הבחור הצעיר הזה הוא איש אשכולות, שולט בחומר. רגע, אני אגיד לאימא שלי לעלות לשידור. אל תדאג, אתה לקידום. משרד ראש הממשלה צריך לקחת אחריות. עם כל הכבוד, שמתם על הרשות, זאת רשות,

הייתי סגן האוצר, אני יודע מה כוחה של רשות כשזה לא בא מלמעלה. עזבו אתכם, את יודעת כמה רשויות יש במשרדי הממשלה, אתם צריכים לסנכרן את זה. אנחנו נפשוט את הרגל, ונשלם מחיר כבד כחברה ישראלית על מה שקורה בחברה הערבית, ואתם מנסים להגיד לי: הוא אחראי והוא אחראי, והגב' הזאת אחראית. תסנכרנו את הכול. תקבעי אחת לחודש וחצי, אחת לחודשיים ישיבה, תשמעי אותה שאין לה אזורי תעשייה, תלכו למנכ"ל או לסמנכ"ל, לא יודע מה, במשרד הכלכלה, משהו. אתם מבינים? כל אחד לנפשו פה, וזה מוציא אותי מהכלים. אין לי טענות אלייך.

ברור לך - - - כמשרד ראש הממשלה אם את עוד אומרת לי: הרשות הבנתי, נכשלתי היום בדיון הזה, לא עשיתי שום דבר, אני אסמוך על הגב' הזו, אני אסמוך עליו. הרשות עושה עבודה מצוינת, הרשות מסנכרנת את השותפים האחרים.

אבל הרשות מה, אחראית על משרד החינוך, על התוכניות? אנחנו נעמוד - - - אחראית על משרדי התעסוקה? לא. אז בסדר, אל תיקחי אחריות, הבנתי אותך. אני לא מנסה לברוח מאחריות, אני רוצה שיהיה לגמרי ברור. בכל דבר שגם הרשות תצטרך את עזרתנו, והרשויות האחרות שמסנכרנים את זה,

את לא מבינה אותי. תאמיני לי, הייתי מפקד מחוז, הייתי תמיד בקצה הפירמידה, לקחתי אחריות. תגידי: אני מסנכרנת את כולם.

אתם תבואו אליי פעם בחודשיים,

מה עשית? איפה הזה שלך? מה עשו עם אזורי תעשייה? הלכנו למשרד הכלכלה. את מפילה על הרשות. אולי שהרשות תשב במשרד ראש הממשלה וגם תדווח? הבחור הזה הוא בחור מוכשר לפי מה שהוא אמר, לפי מה שהוא הוציא לפועל, לפי השליטה שלו בחומר, אבל הוא לא יכול להגיד, סתם לדוגמה, לשירין: תעשי כך וכך, כי היא צריכה ללכת לשר שלה. האמת שהוא יכול להגיד לי, ואני אעשה. הוא יכול, יש לו סמכויות להגיד לה.

אבל לדעתי מה שצריך לעשות, אנחנו צריכים אולי לקראת עוד חצי שנה לדיון לבוא אחרי שישבנו כולנו ספציפית על הנושא הזה, ולהציג לפני הוועדה את המהלכים שאנחנו מוציאים לפועל, ואת החסמים שקורים.

ואפשר לעשות ישיבות נוספות עם כל השחקנים,

אבל חשוב לי להגיד שיש דינמיקה, חשוב לי לסיים עם זה כדי שתהיה אופטימי. אני יודעת שאני אופטימית חסרת תקנה. אין לי בעיה להוביל את זה. זה בסדר, אני מבסוט שאת מדברת ונותנת לי תקווה. אנחנו בסטטוסים קבועים מול חסאן והצוות שלו, שיחות. קודם כול בסטטוסים קבועים בתוך המשרד. אני לא ישנה בלילה, זאת אחריות שלי. אני לא צריכים שרוה"מ יגיד לי שלשפר את איכות החיים של הנוער הערבי, זו חובה אישית ומקצועית שלי. אני עושה את זה, אני עובדת בזה, גם מול חסאן ב-500, סטטוסים שבועיים,

ישיבות מתכללות, פורום מחוזי. אנחנו עושים את זה. אנחנו רק מבקשים שכולם יבינו שקודם כול יש פה שני דברים. אני יודעת שהמבטא שלי לפעמים בעוכריי, כי אני אולי לא מבטאת באותנטיות את החברה הערבית, אבל זה לא קשור, אני באה מלוד, מעיר מעורבת. חברים, נכון שהחברה הערבית במצוקה, אבל היא חברה ערבית מדהימה. משרדי הממשלה, כל אחד יודע מה התפקיד שלו. אנחנו עובדים בסנכרון. תוך חצי שנה אני מודה, מרוב תוכניות לא היה לנו תכנון נכון של הדברים. לכל אחד היו תוכניות מופלאות, לא היו יעדים, לא היו מדדים. היום אנחנו יודעים לעבוד אחרת. דוח מבקר המדינה מדיר שינה מעיני. דרך אגב, ההמלצה שלך ללמד מקצוע, לא סתם, לא נפל ככה על אוזניים ערלות, לקחתי את זה, אנחנו בוחנים שיתוף פעולה עם אחת האקדמיות במחוז המרכז, עובדים בזה. תנו לנו חצי שנה, נוכיח לכם שזה יכול להיות. את אמרת שלושה חודשים, אני אמרתי חצי שנה. אז ארבעה חודשים. ואם אני אצטרך אפילו לעשות אחרי חצי שנה דיון מעקב ולהיפגש איתכם עוד שלושה חודשים אחר כך - - - בשמחה. אני לא יורד מכם. אני חרד לחברה הערבית סלש חברה ישראלית. בסוף זה משליך עלינו כעל חברה, שגרים בארץ הזו וחיים יחד. ואם לא נעשה אנחנו בדקה ה-90, במושגי כדורגל זה סוף המשחק. לפי מה שקורה היום ברחובות זה מדאיג אותי.

מה יהיה עם הדורות הבאים? זה ילך ויחמיר.

אבל פעם היה דיון על החברה הערבית בלי נציגים של החברה הערבית שידברו את החברה הערבית,

ראית שגם עם חברי הכנסת אני לא מסכים עם החברים שלי שיושבים איתי באותו בניין. אני חושב שצריך לשלב אחרת לא נצליח. לא נצליח. תודה. ונראה לי שהלילה אני לא אשן טוב. תודה רבה לכם. אני מתנצל שוב בפני מי שלא דיבר. בעוד חצי שנה כל הפורום הזה ייפגש פה פעם נוספת עם תוצרים. אני לא אעזוב אתכם. הישיבה נעולה.